בוקר טוב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה, הנושא היום מדיניות נתיב ורשות האוכלוסין לעלייה לישראל. לפי בקשה של אלכס קושניר. אתה ראית את התשובה? כן.

לא צריך, לא כל דבר צריך - - - כולם צופים